חוק ומשפט. אני חושב שבימים אלה, כששוב חוזר המתח לאזור הדרום, כמובן שלב כולנו עם תושבי הדרום. המתח הוא מתח וההשפעות הנפשיות

בוקר טוב. קודם כל, אני רוצה לברך את חבר הכנסת מלכיאלי. אני מכיר אותו שנים ואת פועלו, ואני מברך על ההצעה. אנחנו תומכים בהצעה, חברות הביטוח לא מתנגדות להפסיק את משלוח הצ'קים. יש נושא שאנחנו צריכים להעלות מה קורה במידה שלא המבוטח הוא שמשלם את

אבל אני לא יודע אם המבוטח הוא באמת - - הוא המבוטח, הוא יכול להחליט. הוא המבוטח, נכון. גם היום אם זה המוטב, הם צריכים לבדוק אם יש מוטב שזכאי - - מאחר שאנחנו בהכנה לקריאה ראשונה, ויכול להיות מאוד שאתם צודקים שלא צריך אפילו ללבן, אבל אם בכל זאת יהיה צורך בליבון, אני מכיר את חבר הכנסת מלכיאלי, בליבונים הוא חבל על הזמן. מטעמי ילבן את העניין גם מטעם הוועדה כמובן עו"ד אלעזר שטרן ואתם, ולכן אני חושב שלקראת הקריאה השנייה והשלישית אנחנו נראה שבאמת הגענו וסגרנו את כל הקצוות האלה. עקיבא חופי בזום אמר שאם חשוב לך לשמוע אותו, הוא גם מוכן לדבר - - - ברכות לחופי. אם כך, לא נותר לי אלא להעלות את הצעת החוק להצבעה לקריאה

ביטוח),

של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וחבר הכנסת משה אבוטבול,

תתחיל בנגד...

אין. אני לא יכול להצביע נגד ש"ס... מי בעד?

מיעוט נמנעים, אין אושר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לך קודם כל על הדיון, על המהירות, וגם לאסף ולאלעזר על שעות רבות, וכמובן לאוהד ששרף אתנו הרבה הרבה שעות. זה לא רק אני, יש עוד אנשים, גם ירון גולן מהלשכה המשפטית, זה גם הרבה בזכותו, וגם משה ברקת הממונה שאישר את זה כמובן ותמך. למשה, לירון ולכל